בוקר טוב לכולם. אני פותחת את ישיבת ועדת המשנה לעסקים קטנים ובינוניים. הנושא שעל סדר-היום הוא העדפת עסקים קטנים ובינוניים במכרזים של המדינה. יש לנו רשימה ארוכה של דוברים ואני מאוד מאוד רוצה שכמה שיותר אנשים ידברו כדי שנוכל לצאת מפה עם דברים אופרטיביים. אני מבקשת מהדוברים להיות ממוקדים בבעיות ובפתרונות. הוועדה הזו היא ועדת משנה והיא אמורה להיות הרבה יותר פרקטית במציאת פתרונות. מי שמכיר אותי יודע שאם אני לוקחת משהו אני נלחמת עליו עד הסוף, ובלבד שמדובר בדברים אותם אנו יכולים ליישם ולא דברים תיאורטיים. אנחנו נמצאים בשיא משבר הקורונה, ואני מקווה

המשבר החל במרץ, הייתה הפוגה קטנה באמצע, והוא עדיין ממשיך ואנחנו כבר שמונה חודשים בתוך המשבר. כולנו מברכים את ראש הממשלה על כך שהוא יביא לנו בקרוב חיסונים, אך למרות החיסונים האלה ההנחה שלנו היא שתהיה עוד שנה של משבר בריאותי, כלכלי, חברתי. מדובר במשבר עולמי ולכל מי שמתעסק בייצוא ובייבוא אין כל כך במה להיתלות כי המשבר הזה לא פסח על אף מדינה. יחד עם זאת, בשבועות האחרונים נחשפתי לתופעה מדאיגה, וככל שקבענו את הדיון הזה נחשפתי גם לענפים נוספים שסובלים מהתופעה המדאיגה הזו. התופעה הזו הייתה קיימת לפני הקורונה, אך היא הלכה והתעצמה, ואנחנו נמצאים עכשיו בסיטואציה הנוכחית. בשנה רגילה נפתחים ונסגרים בערך אותה כמות של עסקים קטנים ובינוניים, כשבין 40,000 ל-50,000 נפתחים ו-40,000 50,000 נסגרים. בשנה זו אנחנו מעריכים שייסגרו למעלה מ-100,000 עסקים, וזה פי 2, או אפילו פי 3, לעומת שנה רגילה. זה אומר צמצום אמיתי של המשק, של עסקים, הכנסות מדינה ממשלמי המסים של העסקים, ואנחנו כמדינה צריכים להיאבק בשיניים על כל עסק

אם אנחנו רואים תחזיות של צמצום כל כך משמעותי, חובתנו היא להילחם על כל עסק ועסק ועסק ואם הוא מתנדנד יש צורך למשוך אותו כך שהוא יוכל להמשיך להתקיים ולא לדרדר אותו לתהום עד כדי סגירה - כך אני רואה את התפקיד ואת הכובע שלי. אני יושבת כאן, בכנסת ישראל, כדי להילחם ממש על כל עסק ועסק. בסיטואציה שבה אנחנו אמורים להילחם על כל עסק ועסק, בין אם הוא חנות רחוב, מפעל קטן, חברה קבלנית, חברה שנותנת שירותים לחברות ממשלתיות, אנחנו צריכים לצאת מהאירוע הזה, לחשוב מחוץ לקופסה, ולתקן כל מה שאפשר כדי לתת לעסקים האלה להמשיך ולהתקיים. הציפייה שלי הייתה שלא אני אגיד את זה כאן בישיבה אלא שמשרדי הממשלה יעשו את החשבון הזה בעצמם, יישבו בהנהלות המשרדים בשולחנות עגולים ויבינו שזו העת ויעשו תיקונים במכרזים שלהם, של המדינה. כל משרד ומשרד אחראי על כמה חברות ממשלתיות. בוודאי שאנחנו מדברים גם על הרשויות המקומיות, אבל אנחנו כרגע מתעסקים באירוע הזה של חברות ממשלתיות. בסיטואציה כזו צריך לשבת ולהגיד איך אנחנו נותנים חיים לעסקים הקטנים והבינונים, שהם נותני השירותים שלנו, בעזרת הזרמת עבודות אליהם, וכך נעבור את התקופה הזו ונראה גם אותם צולחים את הרוביקון הזה ואחרי זה ממשיכים לפעול לבד. התגלה לי שחלק מהחברות עושות הפוך, ושחברות ממשלתיות הכפופות למשרדים ממשלתיים שכפופים לשרים בממשלה, חשבו שהתקופה הזו היא דווקא תקופה נחמדה לעשות כל מיני צעדי התייעלות, ולקחת כל מיני פרויקטורים כאלה שינהלו את העבודות, שעד היום התנהלו בסוג של העסקה ישירה. ברגע שאתה לוקח כל מיני פרויקטורים כאלה והם אלה שמנהלים את האירוע קורים כמה דברים: ראשית, יותר נוח להתנהל תמיד מול חברות גדולות. אנחנו מכירים, זה הכי נוח, אבל זה בדיוק מה שמגדיל את הגדולים ומחסל את הקטנים. בנוסף, השכבה הזו של הפרויקטורים, שהיא עוד שכבה שנוספה לניהול המכרזים, ייתכן שבסוף התהליך היא תגייס בדיוק את אותן חברות קטנות ובינוניות שיעשו עבורן את העבודה, אבל בדרך היא צריכה לנהל אותן, וחגורת הניהול הזו גובה את דמי הניהול שעולים כסף. אם כל הכסף באותו פרויקט היה עובר ישירות לעסקים הקטנים אז זה היה נותן להם עבודה ואפשרות לחיות. כרגע חלק ניכר, חלק לא מבוטל, מהכסף עובר למימון ניהול הפרויקט. גם אם אותו פרויקטור לוקח את אותם עסקים בסוף התהליך הזה, הם עושים את אותה עבודה בעלות נמוכה יותר, וזה עוד דרך לחסל את אותם עסקים. אלו הדברים שאני שמעתי. אני אשמח אם תעמידו אותי על טעותי ותגידו לי שהכול נפלא ושמדינת ישראל היא קרקע פורה המסייעת לעסקים האלה. אם אני טועה, תקנו אותי.

תחזקו אותי כדי שנוכל לצאת מפה עם קריאות לתיקון ושיפור כי המנדט שלנו פה בוועדה הוא לסייע. רועי כהן, יושב-ראש ארגון העצמאים, בבקשה. בוקר טוב. אני חושב שאנחנו מרגישים דז'ה וו, כי גם בכנסת העשרים היה יושב-ראש ועדת משנה לעסקים קטנים בוועדת הכלכלה, חבר הכנסת רועי פולקמן, שכמוך היה מחויב בכל רמ"ח איבריו לנושא העסקים הקטנים והעצמאים, והוא הוביל לחקיקה שמאפשרת כניסת עסקים קטנים בתוך מכרזים, באמצעות סעיף שהוכנס לחוק המכרזים שצריך לייצר בחינה בכל מכרז האם נעשו כל הפעולות לשלב את אותם עסקים קטנים. חשוב שתדעי, חברת הכנסת ברק, שבסופו של דבר ממשלת ישראל, וצריך להגיד את האמת, כן מעוניינת. היא העבירה בשנת 2011 החלטת ממשלה מאוד מסודרת לשילוב עסקים קטנים בתוך מכרזי ממשלה. החקיקה שהייתה כאן בכנסת סימנה את המטרה כן לשלב את העסקים הקטנים. אבל צריך להגיד את האמת, אין אכיפה, אין מעקב ובקרה. הפתרון שלך נמצא בנתונים. הסיפור שאת תספרי הוא באמצעות זה שתבקשי עכשיו מהחשכ"ל נתונים כמה עסקים קטנים השתתפו בכלל במכרזים, גם בחברות הממשלתיות. הסיפור שלך יסופר באמצעות זה שתביני שכרגע יש חסמים, למרות שביטלנו חסמים של תנאי סף ולמרות שעשינו עבודה. אני חייב להגיד את זה, תשמעי מפה דברים כי כן הכנסת כאן עשתה פעולות כדי לגרום לכך שהעסקים הקטנים כן ישולבו במכרזים, אבל במבחן התוצאה זה לא קורה כי אין שוט ואין שום סנקציה. מה אתה מציע?

שיספרו לך את הסיפור האמיתי, שיתנו לך את הנתונים: כמה השתתפו, כמה בצורה כזו או אחרת ניגשו למכרזים, האם יש בכלל מאגר. אני אגיד לך התשובה, אין מאגר בכלל שבודק מי ניגש בכלל למכרזים, איך בכלל יודעים שעסקים קטנים ניגשו. אין סמכויות לסוכנות לעסקים קטנים למרות שאמרו שייתנו לה סמכויות כדי שיוכלו לעשות מעקב ובקרה ולוודא שמכרזים שיוצאים ללא אותו סעיף שמאפשר לעסקים קטנים לבדוק האם באמת ניתנה להם הזדמנות אמיתית להשתתף במכרז - זה לא קורה. אנחנו לא המצאנו את הגלגל,

יש מדינות מפותחות הרבה יותר ממדינת ישראל, כמו ארצות הברית שקבעה מכסה של 23% , כולל יעדים ספציפיים של 5% לעסקים שבשליטת נשים, 3% עבור עסקים לנכה הצבא האמריקאי, 5% עבור אוכלוסיות מוחלשות. כל שנה הם מגיעים ל- 22.25%, כל שנה הם מגיעים כמעט ל-23%.

עמידה מלאה של כל משרדי הממשלה וכל החברות הממשלתיות בנתון הזה שצריך לשלב עסקים קטנים ועסקים שצריך לעזור להם. אם את עוסקת בעיקר בנשים, גם אני בעד העדפה של עסקים של נשים כדי שיוכלו להשתלב ברכש הממשלתי.

יש פה פתרונות. אותו הדבר בריטניה ואוסטרליה, ושם בכלל מקצים 32%, בהתאם לאחוז שלהם מהכלכלה. כלומר, זה קיים בכל המדינות המפותחות. לא יכול להיות שבמדינת ישראל 99.3% הם עסקים קטנים ואת תגלי שהיחס שלהם ברכש ממשלתי הוא פחות מרבע, זה לא הגיוני. הרי אין היגיון בזה שאנחנו מרכיבים את רוב המשק אבל אנחנו לא שותפים ברכש הממשלתי. אנחנו גיבשנו אז שורה של צעדים אותם דרשנו. אחד מהם, והוא תחת הוועדה שלך,

הוא לתת סמכויות לסוכנות לעסקים קטנים לעשות מעקב ובקרה ולפסול מכרזים במידה והם יצאו ללא אפשרות הגשה של עסקים קטנים וחברות קטנות שאין להם יכולות לעמוד באותם תנאים. אנחנו הפכנו להיות שומר הסף, אנחנו עושים את זה. אני שולח מכתבי איומים כל הזמן למשרדי ממשלה. שיניתי מספר מכרזים בעקבות זה שפרסמו דברים הזויים, שצריך מחזורים של 30 ו-40 מיליון על מכרז של מיליון שקל של שירות ייעוץ כלכלי או ייעוץ תקשורתי. קרן, אלו דברים הזויים. את היית שם ואת מכירה את זה. בסופו של דבר, אנחנו לא נמצאים בקבלת ההחלטות על אותם מכרזים. יש משהו שמפריע לי. זה לא מקרה שהממשלה מתעלמת מהבעיה. היא באמת יודעת שקיימת בעיה אבל היא לא נותנת כלים לפתור את הבעיה. אני כאן כדי לזעוק את זעקת האנשים. לדוגמא, ממשלת ישראל בזמן הקורונה רצתה לרכוש מחשבים והוציאה מכרז של למעלה ממיליארד ומשהו שקל. למה לא להגיד ש-500 עסקים מכל הפריפריה יתנו הצעה כי הם יודעים לתת את כל השירות ולפזר את זה? זכתה בזה חברה אחת בין-לאומית, שהמיסים שלה לא יושלמו כאן. בצורה כזו אנחנו מפסידים כסף שהוא רכש ממשלתי לטובת 500 עסקים שיכלו עכשיו לקבל עזרה וסיוע. מזה הם היו נותנים את אותו שירות ואותו דבר. אבל אין להם את ההיקפים שדרשו. רצו מעבדות, מחזורי מכירות, מספר עובדים בטח שאין לעסק קטן באופקים של מעבדה לתיקונים את המחזורים האלה. אני דורש ממשלת ישראל נאה דורש, נאה מקיים. כמו שהיא החליטה בהחלטות ממשלה וכפי שהיא העבירה חוק, היא צריכה לדרוש יישום של החוק הזה ושיהיה מעקב ובקרה. לא ייתכן שאני אהפוך להיות שומר הסף. למה אני צריך לשלוח מכתבים לפסילת מכרזים? למה זה לא התפקיד שלהם? ברור שזה התפקיד של המדינה לעשות את זה, אבל יש הרבה מאוד גופים ועמותות שנכנסים בנעליה של המדינה בנושאים חשובים לא פחות, והם בודקים האם החוק מתקיים או לא. אני לא מורידה אחריות, אבל האם אתם עושים את זה? מה הכלי שעומד ברשותכם? אתם יודעים לבטל מכרזים? אם אני מזהה מכרז שלא מיושם בו בדיוק מה שכתוב פה, ואני אקריא כדי שתביני מה צריך להיות רשום בו: תבחן הוועדה האם מסמכי המכרז כוללים תנאים מוקדמים - - - מה אתה מקריא לי? זה הוראות החוק להשתתפות. אומרים דרישות מהספק הזוכה העלולים להוות חסם להתמודדות במכרז עבור עסקים קטנים.

איך יכול להיות שעל מיליון שקל אתה דורשים 30 מיליון מהמחזור? אני שמח על הדיון הזה. אני מנכ"ל התאחדות בעלי המלאה והתעשייה. אנחנו יחד עם רוית גרוס ממייסדי "אני שולמן" בעבר. התכנסתי לגוף הזה של התאחדות כי אני מאמין בו שניתן באמצעותו לשנות מבפנים. אני יזם וקבלן עבודות עפר ויזם נדל"ן. יש לי פה הרבה ניירות עמדה ואני יכול לספר לכם מניסיוני. אני דור שלישי לעצמאים שחי את זה יום-יום. כיזם אני כל יום קם למשבר ואני יודע לעשות הזדמנות מכל משבר. אנחנו אנשי עסקים, אנחנו יודעים להיות אופרטיביים, ואנחנו יודעים לפתור דברים. לפני פחות מחודש היינו אצל ערן קיויתי בעסקים הקטנים. את צודקת. לדעתי, יש פה חיסול מעמד הבינוני בישראל חד משמעית. בסופו של דבר, לא יהיו פה עסקים קטנים, יהיו פה רק עסקים עניים ויהיו פה עסקים גדולים של אוליגרכים. את עושה פה דיון סופר חשוב שאני קורא לו בית משפט כלכלי. הפתרונות נמצאים אצלך ובמה שאת עושה. יש לי גם הרבה מאוד פתרונות. כל העניין הוא מאוד פרקטי בסופו של דבר לא לחשוב על פתרון לטווח הקצר, לא לחשוב על השקל ועל האגורה, אלא לשלם יותר. פנה אליי לפני חודש בחור מקריית מלאכי בשם גבי - - -, שמייצר מסכות, והם הפסידו. הם ייצרו 2 מיליון מסכות עם כ-100 עובדים. הם הפסידו מכרזים לבתי חולים ולכל משרדי הממשלה בגלל 20 אגורות. יש להם אישור של FDA, מה שלא היה במסכות הסיניות. הם הפסידו את זה ב-20 אגורות לתעשיין סיני.

גם הפסדנו כסף, והמפעל הזה הוא גם לפני פשיטת רגל, וכל זה על 20 אגורות. מדובר במפעל שנמצא בדרום ושמעסיק למעלה מ-100 עובדים. יש לו עכשיו כ-4 מיליון מסכות שהולכות לפח בגלל 20 אגורות. הצחוק הוא שבסופו של דבר הוא בקריטריון הכי גבוה, מאושר על ידי ה-FDA ומאושר ברמות הכי גבוהות, הוא הרבה יותר בטיחותי. איך זה היה יכול להימנע? זה היה יכול להימנע אם הממשלה הייתה אומרת שהיא תרכוש את המסכות ובכך היא תייצר דוגמא אישית לרכש כחול-לבן, לא צריך יותר מדיי. אנחנו חוזרים לרכש הממשלתי?

יש פה מישהו מהרכש הממשלתי. בסופו של דבר, כל העניין הוא לכמת את זה, פשוט ערבות הדדית. אדוני, תרשום את הדוגמאות כי צריך לתת על זה תשובה. נעלה עוד כמה דוגמאות. כקבלן אני אפילו לא ניגש למכרזים שישנם בגלל הבירוקרטיה. החברות הגדולות שעובדות עם הממשלה ניגשות לזה כי הן גם יודעות איך לגשת לזה ואיך להסתדר עם כל הבירוקרטיה. יש להן ערבויות, יש להן אנשים שיודעים לגשת למכרזים, יש להן את כל האמצעים לגשת למכרזים.

את חייבת להקשיב לדבר הבא, הן זוכות במכרז,

של מיליארד שקל. הן עושות מכרז לקבלנים קטנים כמוני שלא יכלו לזכות במכרז הזה בכלל הערבויות וכל הדברים האלה ובגלל וההון, והן נותנות לי מספיק כסף כדי שאני אחיה כל חודש, והן גוזרות לי: אני רוצה את הרווח הקבלני היזמי של 18%, ממנו אתה תמות. נראה לי שהכי משתלם זה להיות האופרייטור הזה,

בסופו של דבר, הן עושות מכרז לקבלנים קטנים כמוני, שחייבים את הלחם והחמאה כדי לחיות כי אין להם ברירה אחרת, והגדולים נהיה גדולים והקטנים נהיה קטנים, כפי שאמרת בצורה מצוינת. יש לי פה נייר עמדה של התאחדות בעלי המלאכה והתעשייה ובו יש תשעה חסמים, אני יכול להעביר לך אותו. אני גם יכול לתת לך את הפתרונות. אני מבקש להוריד את כל החסמים הבירוקרטים. אינני יודעת לתרגם את המילים "כל החסמים הבירוקרטים" למעשים אחר כך. לדוגמא, חסמי התקשרות, חסמי עלויות, איתור מכרזים, רכישת מסמכי מכרז, חסמי נגישות, נוסח מסמכי המכרז, לוחות זמנים, מספר הזוכים - יש פה המון המון חסמים. בואו נגדיל את המכסה לרכש הממשלתי מ-18% ל-27%. ברגע שאנחנו מעלים אותו ב-9%, אנחנו מעלים את הפדיון ב-3 מיליארד שקל. עניין החסמים טופל. לא יכולה להיות דרישה לערבות לעסקים קטנים. הבעיה היא אחרת, הבעיה היא במחזורים, בתנאי סף של עובדים. את הערבויות הורדנו, אין ערבויות. לא מבקשים ערבויות. עובדה שכן מבקשים. במכרזי ממשלה לא מבקשים, במכרזי ממשלה העניין הזה הוסדר. הוא דיבר על 18% ל-27%, האם אתה מכיר את המספרים האלה? אני מכיר את המספרים, הוא צודק. אני מנסה להבין. אני רוצה לחזק את אוהד שכרגע הבעיה היא שאין בכלל אכיפה של אותם חסמים שהורידו. בצורה כזו או אחרת מכרזי מדינה עדיין מתפרסמים כאשר יש בהם חסמים עבור ציבור העסקים הקטנים של מחזורים, של מספר עובדים, של תקנים כאלה ואחרים, כאשר לא צריך את זה. לא יכול להיות שעל מכרז של מיליון שקל יהיו תנאים כאלה ואחרים זו הבעיה. כל העניין פה הוא להפוך את הכול לדיפרנציאלי. בואו נחלק את זה לקטנים, בינוניים וגדולים, ואז כולם יוכלו לזכות. ברגע שכולם יוכלו לזכות זה יהיה הרבה יותר נגיש וגם יותר כסף ייכנס וגם הרבה

אבישי כץ, בעל עסק, בבקשה. אני משווק מוצרי חשמל לקבלנים. אני מאוד מאוד מצטרף לצורה שבה פתחת את הדיון ולמה שאמרו רועי כהן ואוהד. אני מצטרף לרעיון של חיזוק עסקים קטנים. מה שקורה בפועל בכל המכרזים הממשלתיים זה בדיוק מה שאמרת. הם מכוונים בתנאי הסף לטייקונים ולחברות גדולות וזה גורם למחיקת העסקים הקטנים. אין לנו גישה ישירה, אנחנו לא יכולים בכלל להגיע לתנאי הסף האלה. במקרה הטוב, כמו שאמר אוהד, יוציאו מכרזים של הזוכים הגדולים, של הטייקונים, של האופרייטורים, של כל החברות הגדולות. אנחנו יודעים את זה ברמת המקרו, פניתי אליך כמיקרו. מה קורה לך באופן אישי? אתן לך את זה כמיקרו.

יצא מכרז עכשיו של חברה ממשלתית גדולה מאוד, שמבחינתי היא ראי של כל החברות הממשלתיות נתיבי ישראל. נתיבי ישראל בחרו להוציא מכרז שהתעסק בתשתיות וקבלני חשמל לאופרייטור, כשבהתחלה תנאי הסף היה אופרייטור גדול של 200 מיליון, עכשיו הורידו את זה ל-100 מיליון, וזה בכלל לא משנה. זה גורם לכוון את המכרז בדיוק למה שאת אמרת, למישהו שהוא גדול, שיהפוך להיות טייקון יותר גדול, והוא יוכל לבחור את אנשיו והוא יוכל לתת את כל הרסיסים, שאנחנו היינו אמורים לקבל, לעסקים קטנים ומקורבים אליו. זה חוסם את דרכינו בכלל להגיע לזה, ובמקרה הטוב, אם בכלל נוכל להמשיך להתקיים. אני נמצא פה בשם כל העסקים הקטנים שהולכים להיכחד בגלל השיטות האלו, וזו דוגמה מעשית.

דורון כתיב, סמנכ"ל חוזים והתקשרויות, נתיבי ישראל, שמעת את אבישי, ואתה גם מכיר את הפניות שלי לשרת התחבורה. הדיון הזה התחיל בכלל מהאירוע הזה, והלך וגדל לשאר התחומים. זה בדיוק הסיפור של שינוי בתנאי המכרז של חברת נתיבי ישראל. במקביל יש היום גם דיון בוועדה לביקורת המדינה על אי-סדרים במכרז, אבל אני לא נוגעת עכשיו בזה כי זה תפקידה של הוועדה לביקורת המדינה. אני כרגע מדברת בכובע שלי כיושבת-ראש ועדת המשנה לעסקים קטנים ובינוניים. איך ייתכן שבעת הזו, בתקופה שבה אנחנו צריכים לשמור מכל משמר על זה שהעסקים הקטנים ימשיכו לחיות, דווקא תנאי המכרז של נתיבי ישראל השתנו עד כדי כך שהם פשוט מבטלים לאורכה ולרוחבה של מדינת ישראל את הספקים הקטנים האלה ונותנים להם למות כי שמים עליהם כל מיני אופרייטורים או פרויקטורים שמתווכים וגוזרים את הכסף בדרך? בוקר טוב. אני רוצה להתייחס לאמירות הכלליות של מה עושה נתיבי ישראל, ואני מדבר רק בשם נתיבי ישראל וכמובן שלא בשם החברות הממשלתיות. חשוב להבין שחברת נתיבי ישראל במהלך כל אירועי הקורונה, וגם לפני כן, עסקה ועוסקת בהקלות לטובת העסקים בכלל, גם הקטנים והגדולים. אני אתן פה כמה דוגמאות ואז אתייחס גם למכרז התאורה שעלה פה כדוגמה. מכרז התאורה הוא מכרז אחד. אני מודה שהקטע הזה, שאנחנו נמצאים בזום, הופך את השיח כאילו זה מסיבת עיתונאים שבה כל גוף מספר מה הוא עושה. אתה יכול להקדיש לזה דקה, אבל בגדול זה לא האירוע. אנחנו לא נמצאים עכשיו באיזושהי פרזנטציה, אנחנו מדברים אך ורק על השינוי בדרכי התקשרויות של חברת נתיבי ישראל.

לקחת דוגמא אחת של מכרז אחד, שאתייחס אליו בנפרד, להבנתי היא גם לא מייצגת. אי אפשר לקחת מכרז אחד ולא להתייחס לכל הדברים האחרים שעשתה חברת נתיבי ישראל.

ברשותך, בהקשר הזה של ההקלות אתן שלוש דוגמאות, ולאחר מכן אתייחס לשאלות ספציפיות: ראשית, הפחתנו ערבויות במהלך השנה החולפת בהיקף של 300 מיליוני שקלים, ונמצא פה נציג התאחדות בוני הארץ והוא יכול להעיד, וזה גם הופיע בתקשורת, לטובת העסקים בכלל, ובכללם גם עסקים קטנים. ביטלנו ערבויות ביצוע, איחדנו ערבויות בדק בביצוע. אני לא רוצה להלאות את הוועדה בפרטים שהם פחות רלוונטיים, אבל האמינו לי, 300 מיליוני שקלים טבין ותקילין נחסכו בהיבט של ערבויות ואפשרו להקל על חבות האשראי של הקבלנים, ובכלל זה הקבלנים הקטנים. לאיזה סוגי עסקים ניתנו ערבויות? אמרתי, לכל סוגי העסקים. אבל אותי לא מעניין כל סוגי העסקים, אני מדברת איתך על העסקים הקטנים והבינוניים. אין לי ספק שהגדולים מרוויחים מסוג המכרזים האלו. האם יש לך מספר? כי מבחינתי אם אין לך מספר אז כל ה-300 ניתנו למי שהוא ממילא גדול זו החוויה שלי. אם יש לך מספר לעסקים קטנים ובינוניים, אנא ציין את זה. אני מניחה שאם היה לך מספר כזה, כי אתה ידעת לאיזה ועדה אתה מגיע, היית מביא את הנתונים האלה. ראשית, אין לי מספר בשלוף. אז זה לא מעניין. אוקיי, יכול להיות. אבל חברת נתיבי ישראל עובדת לא רק עם עסקים גדולים. אתה יודע לאיזה ועדה הגעת? לאיזה ועדה? ועדה לעסקים קטנים ברור. אני לא הוועדה שמפקחת על חברת נתיבי ישראל, אלא זוהי הוועדה שבאה לדאוג שעסקים קטנים ובינוניים ימשיכו לחיות, במיוחד בתקופת הקורונה. לכן, לא מעניינים אותי כל ההישגים של נתיבי ישראל. מעניין אותי איך חברת ישראל לא פוגעת בעסקים קטנים ואיך היא גם מסייעת להם. כרגע הפרזנטציה שלך לא רלוונטית לוועדה הזו, אולי היא רלוונטית לוועדה אחרת. כל מה שלא רלוונטי הוא אולי המספר הכולל, אבל אני אומר לך שבתוכו יש גם עסקים קטנים. אם הם בתוכו אז מבחינתי זה אפס. בסדר, את יושבת-ראש הוועדה, אני לא רוצה להתערב בעניינים האלה. הנושא השני זה מכרז זכייני שגם בו הקלנו. מכרז זכייני זה מכרז עד 30 מיליוני שקלים שכול כולו מיועד לעבודות עבור קבלנים קטנים עד ג'2,

ג'4 למי שבקי בעניינים האלו. גם בו הקלנו את תנאי הסוף,

"הקלנו"? תן לי דוגמה להקלה. אז אני אומר, קיצרנו את תקופת הבדק מ-24 חודשים ל-12 חודשים, הפחתנו את גובה הערבויות מ-4 מיליוני שקלים ל-2 מיליוני שקלים, הפחתנו בתנאי הסף המקצועיים, היקף מצטבר בפרויקטים של 30 מיליון שקל במקום 45 מיליוני שקלים שהיו במכרז הקודם. אמרתי שהכנסנו 11 קבלנים חדשים. במכרז הקודם היו 21 קבלנים, עכשיו יש 23 קבלנים. הגישו 48 הצעות. שחררנו ערבויות בפרויקטים ישנים של הזכיינים הקטנים בהיקף של 26 מיליוני שקלים, וזה מספר ספציפי כפי שביקשת. 26 מיליוני שקלים הקטנת ערבויות בזכיינים קטנים בפעילויות קודמות שלהם בנתיבי ישראל. הקטנו תנאי סף בכל מכרזי הביצוע בחברה, קטנים כגדולים, בהיקף של כ- 20%, בהיקף הכספי הנדרש לצורך הצגת ניסיון בפרויקטים - אפרופו נאמר פה כדוגמה. גם בתקופת המשך הרלוונטית. לדוגמה, בהיקפים הקטנים משלוש שנים לחמש שנים ל- 40% גידול, ואפילו יותר מזה. בנוסף, אנחנו מבצעים קידומי זמינות בפרויקטים גדולים. זה אומר שאם עכשיו אני נמצא בפרויקט DB שהוא תכנון-ביצוע, שבו יש זמן של לפחות שנה-שנתיים שבו הזוכה הגדול, במקרה הזה כי זה מכרז DB גדול, - - - לתכנן את הפרויקט, אנחנו מבצעים פעילויות של קידומי זמינות עם הקבלנים הקטנים. זה מאפשר לנו גם להתקדם עם הפרויקט וגם מאפשר לנו לתת עבודות בהיקפים קטנים לזכיינים הקטנים. יש לכם רק זוכים גדולים, אין לכם זוכים קטנים. עוד בתקופת הקורונה הקדמנו תשלומים לספקים, גם פה גדולים כקטנים, גם פה בהיקפים של מאות מיליוני שקלים עד כאן סקירה כוללת של מה עושה נתיבי ישראל, שהיא חברה ממשלתית, למען העסקים בכלל ולמען העסקים הקטנים בפרט. מה לגבי נושא התאורה? מכרז התאורה הוא אחד מיני מכרזים רבים שבהם עוסקת חברת נתיבי ישראל. חברת נתיבי ישראל מוציאה מידי שנה סדר גודל של מאה מכרזים בכל שנה בהקשרים האלה. לקטע הזכייני של העסקים הקטנים יש מכרז זכייני שבו אנחנו נותנים תחת מכרז אחד עבודות לקבלנים, ופה זה בהיקפים של מאות מיליוני שקלים בסך הכול. מכרז התאורה זה דוגמה ספציפית, כמו שאמרתי. אני מכיר את ההערות ולקחנו אותן לתשומת ליבנו.

כמו שנאמר פה, הקלה בתנאי הסף, כבר ביצענו. דחינו את מועד הגשת ההצעות בחודשיים, לאמצע ינואר. לגבי הסוגיה של תקינות התהליך וכו',

מינינו גם יועץ חיצוני שיגיש לנו את ממצאיו. זה כמובן יעלה מחר גם בוועדת הביקורת ונציג את זה גם שם. זה מכרז קצת שונה מהמכרז שהיה לנו בעבר. בעבר היה לנו מכרז אחזקת תאורה והמכרז הנוכחי משלב בו גם טכנולוגיות: החלפה ללדים, שילוב של טכנולוגיות חכמות לטובת כל מה שמסתמן בהיבטים - - - אני שואלת אותך על השינוי בהעסקה, לא על השינוי בפרטים. אני מבינה שזה תחזוקה וזה גם אספקה. שאלתי אותך על שינוי בתנאי ההעסקה. מדוע היה נדרש שביניכם לבין הגופים המבצעים תיכנס עוד פונקציה? אני מנסה להבין את זה. מאחר וזה מכרז טכנולוגי שמשלב מספר דיסציפלינות, לא רק החזקה,

החלפה ללדים, פתרונות לבקרת תאורה, תקשורת סלולרית, פתרונות - - -,

בסוף חברת נתיבי ישראל היא חברה שאין לה את כל היכולות האלה במקום אחד, ומצאנו לנכון שהדרך הנכונה בהקשר הזה להביא את המכרז הכי טוב למדינת ישראל זה דרך יציאה לזכיין אחד שגם יפעיל קבלני משנה,

הוא יפעיל אותם קבלני משנה אבל הוא ידון אותם למוות. נקרא לזה קבלני פירורים, לא קבלני משנה. הם לוקחים תיווך של 12% בואו נקרא לילד בשמו,

הזכיינים בסוף התהליך לא ימשיכו לעבוד באותם תנאים,

הם הרי גם מעסיקים עובדים. אני מנסה להבין, מישהו צריך לחשוב גם בצורה כלכלית. יכול להיות שאתה משנה את כל התפיסה ואתה אומר: אנחנו לא זקוקים לשירות הזה אלא לשירות אחר, אבל אם זה בסוף אותו שירות ואותם ספקים כשבאמצע יש מישהו שהוא מתווך והוא לוקח כסף רק על התיווך, אז תסביר לי איך אתה סייעת לעסקים לחיות. אתה מבין שהעסקים האלה לא יחיו בסוף התהליך הזה ושאין להם שום סיבה להמשיך להתנהל כך? אתייחס לשני החלקים של שאלתך: ראשית, זה מכרז אחר, אני מנסה להסביר את זה. בלי סמנטיקה, זה לא מכרז אחר אם בסוף זה אותם ספקים. זה אחר אם אתה הוספת עוד שירות, אבל אותם ספקים ייתנו את אותו שירות. בסוף זה מגיע לאותם ספקי קצה. גם אם שינית את השם וזה יגיע לאותם אנשים אז לא עשית כלום. חלק מהדיסציפלינות האלה אומנם יהיו גם במכרז הנוכחי,

יחד עם זאת, אמרתי שיהיו עוד דיסציפלינות אחרות שהספקים הנוכחים, לפחות חלקם, ממה שאני יודע, לא רלוונטיים לדיסציפלינות האלה. לכן, צריך מישהו אחד. תארי לך מצב שבו עכשיו בכל מרחבי המדינה נפעיל את המכרז הזה, נחלק אותו לשישה חלקים ונפעיל אותו. אני לא רואה בזה בעיה. אני מתארת את זה לעצמי ונראה לי שזה עדיף הרבה הרבה יותר. שוב, אתה רואה את עצמך, אבל תנסה להיכנס לראש שלי. מטרת העל שלי היא שהעסקים הקטנים והבינוניים במדינת ישראל ישרדו את התקופה הזו, אין לי עוד מטרות. אני צריכה לעשות כל מה שביכולתי כדי להזרים להם כמה שיותר עבודות, כספים, יכולת, כך שהם יוכלו לשרוד את התקופה הזו, זו אחריותי כמדינה. אתה מסתכל בעין מאוד מאוד צרה כאילו אנחנו מנותקים מהמשבר הזה. אתה יכול בתקופה אחרת לעשות פיילוט ולראות אם אתה צודק, אבל לא זו העת לכך. בעת הזו אנחנו כמדינה צריכים להשאיר אותם חיים. הייתי מצפה מחברה ממשלתית לספק כמה שיותר עבודות וכסף לשוק כדי שהוא יעבוד, ואתה אומר לי ההיפך וזה לא נראה לך מוזר שאתה אומר ההיפך. היית מצפה מהחברות הממשלתיות לתת הנחיה שמכרז כזה הוא לא מכרז חוקי, ושבמכרז צריך לכלול עסקים קטנים. בשביל זה יש מתכלל. הוא לא עצמאי, הוא חברה ממשלתית. אם רשות החברות לא אומרת לו לעשות כך אז הוא לא יודע לעשות כך?

הנה, עובדה שלא. חברת הכנסת ברק, את צודקת. אנחנו חברת תשתיות דור שלישי.

כל מה שאמרת כרגע על להוריד מ-100 מיליון שקל ל-80 מיליון שקל ולהגיד שזה 20%, זה לעג לרש. אנחנו יודעים איך זה עובד. כל הקבלנים הקטנים של תשתיות ועבודות עפר ובנייה אפילו לא ניגשים בגלל העניין של הסיווגים, ואם אנחנו ניגשים לזה זה תחת מתווך שלוקח ממני 12% על מנת שאני אכנס למכרז. לא באמת - - -, בואו נקרא לילד בשמו. הכול פה סיסמאות. אף קבלן תשתיות או בנייה קטן לא ניגש בכלל למכרזים של נתיבי ישראל, גם בעניין הסיווג וגם בעניין הערבות. הקטנת ערבות מ-4 מיליון ל-2 מיליון או ל-2.5 מיליון זה לעג לרש. אם אני ואתה נסקור את כל המכרזים של נתיבי ישראל בשנה הזו, ממרץ ועד היום, ונראה מי זכה בהם ובין מי התחלקה העבודה, אתה תראה שהגדולים נהיה יותר גדולים ושחילקו פירורים לקטנים, על מנת שאתה בישיבה הזו תגיד דברים יפים שיישמעו טוב לחברת הכנסת יושבת-ראש הוועדה. בפועל, אם נסרוק את מדינת ישראל לאורכה ולרוחבה, ודווקא היום כשהממשלה מפתחת ומשקיעה מאות מיליונים בתשתיות ועושה פה עבודה מצוינת, נראה שרק החברות הגדולות עובדות, ואם אנחנו מקבלים משהו אז אנחנו מקבלים פירורים וזה שוטף 90 וזה דרך מתווכים. אני מזמין אותך ללכת איתי יד ביד ולראות היום את כל המכרזים שנפתחו בתשתיות ובהרחבת הפעילות הציבורית בכבישים ובנתיבים, אני אומר לך שאין שם עסקים קטנים,

אני לא רוצה להגיד שהעובדות שמוצגות הן לא נכונות, אבל הן לא מדויקות והן מציגות רק חלק קטן. נמצא פה איתכם נציג התאחדות בוני הארץ, והרבה דברים אנחנו עושים בשיתוף פעולה איתם. אם תשמעו את הצד הזה, הוא ייתן קצת פרספקטיבה שונה למה שמתנהל בדיון. ניר, אני מבקש ממך להצטרף, אם תוכל. רועי, הערת הערה: איפה רשות החברות? רשות החברות הוזמנה לדיון הזה של הוועדה. מנהלת הלשכה של מנכ"ל הרשות בעצמה אמרה שהם מעדיפים לא להגיע, ולכן אנחנו מפה יכולים רק להעיר,

להגיד שזה בושה וחרפה שבדיון כזה שבו אנחנו מדברים על מכרזים בחברות הממשלתיות, רשות החברות בחרה לא להגיע. אין לי מילים. אני מבקשת לפנות לשר הממונה כוועדה עכשיו ולהגיד שבדיון ספציפי על תפקוד רשות החברות, רשות החברות החליטה לא להגיע.

משהו שהוא שולי. האם יש מישהו שרוצה לשאול אותו שאלות? כדי להיות אופרטיביים, אני אשמח אם אני והוא נלך ביחד ונסרוק את כל מי שזכה היום בהרחבת הנת"צ ונראה מי זכה בפרויקטים. אני רוצה לחזור לעוד בעל עסק בשם מלכי חג'בי, בבקשה. שלום לכולם. אני מחברת אנלטק. ברשותכם, אני רוצה להעלות שני נושאים: אחד, מכרז התאורה של נתיבי ישראל. המכרז הוא אומנם טכנולוגיה,

הכול בסדר. את גופי התאורה בוחרים מתוך מאגר קיים. שנית, לגבי הבקרה למעשה, זה העיסוק שלי והפרנסה של העסק שלי. כמוני יש עוד ארבעה-חמישה עסקים במדינת ישראל, יצרנים מקומיים ויבואנים. לא יכול להיות שהמכרז הזה מאפיין טכנולוגיה אחת ויש שם דברים מאוד מאוד בעייתיים, ואני מאוד מקווה שזה ייפתר. זה עניין ניגוד העניינים. אני מקווה מאוד שזה ייפתר בניגוד העניינים, אבל עכשיו אנחנו מדברים על העדפת עסקים קטנים. זה נכון שהורידו את הערבויות, אבל מצד שני הגדילו את העלות הפיננסית. זה מחזורים של 100 ו-200 מיליון, וזה פשוט הזוי. יותר מזה, מחדדים שיהיה פרויקט טכנולוגי של 40 מיליון שקל בכל אחת מהשנים לפחות. אנחנו יודעים למי זה מכוון, זה מכוון לשני טייקונים שיתמודדו, ויש זכיין, וכל 200 המשפחות שהיום מתפרנסות מנתיבי ישראל יהפכו עבדים של הטייקונים. גם המספרים שהם שמו בתוך האומדן במכרז, בכתב הכמויות, לא ריאליים לחלוטין. מישהו יגזור את הקופה ואנחנו נהיה עבדים עד שנקרוס. מה שיקרה הוא שנקרוס. לעניין משרד הבינוי והשיכון מדינת ישראל משקיעה כל כך הרבה בתשתיות, לרבות תאורת דרכים בבנייה החדשה. בבנייה החדשה, עם כל הכבוד, יש גופי תאורה וכל גוף תאורה חייב לעמוד בדרישות התקנים. עשו מפרט טכני מפוצץ, מצוין. משקיעים למעלה מ-100,000 שקלים להביא את כל התיעוד ואת כל הבדיקות הנדרשות. בנוסף, הם מבקשים שליבואן יהיה מחזור כספים של לפחות 2 מיליון שקלים בשנה ושהוא מכר את גופי התאורה הספציפיים שהוא הולך להציע למשרד הבינוי והשיכון - זה מטורף. אני עומד בזה. אני מסתכל ואני רואה שאין תחרות. בשנה הזו מחדשים את האישורים, כל שנה זה צריך להתחדש. בשנה הזו לא הייתה קורונה וכולם עבדו כרגיל. עכשיו התחילו לנפות את כולם והשאירו רק את הגדולים.

במשרד הבינוי והשיכון דורשים מחזור מכירות של 2 מיליון שקלים בגופי התאורה המוצעים. בנוסף, מבקשים שאותו עסק קטן יחזיק מהנדס כשהוא בסך הכול מוכר גופי תאורה. למה הוא צריך מהנדס? האם הוא עושה תכנון? האם הוא עושה חישובי תאורה? בשביל זה יש משרד מתכננים, יש מתכננים של המדינה.

למה זה מכוון? יושב פקיד במשרד השיכון,

והוא לא ער לעניין שצריך קצת לסייע. מערימים עוד ועוד קשיים, ועוד מהנדס, בעוד שאין בזה שום צורך, אחרי שהשקענו מעל 100,000 שקל. כל התקינה זה תיק עב כרס וכדי להגיע ליעד זה תהליך של כמעט שמונה חודשים, יש את כל ההיבטים הבטיחותיים, וכל מה שנדרש. בנוסף, גם רוצים מחזורים.

את מי זה משרת בדיוק? בסך הכול נדרש להשתתף במכרזים של המדינה. נציג החשב הכללי, בבקשה. אני נציג מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי,

האוצר. ברשותך, אני רוצה לפתוח צוהר וקצת להרחיב את הדיון, ואחר כך להתייחס לשאלות. אנחנו עוסקים בקידום רכש מעסקים קטנים עוד מאז 2006, כשישבה ועדה ייעודית בנושא כדי לבחון את נושא החסמים להשתתפות עסקים קטנים ברכש הממשלתי. אני סבור ש-14 שנים של פעילות הם פרק זמן מספיק ארוך כדי לבחון את הפעולות שעשינו בזמן הזה וגם את התוצאות. אני ארחיב עוד מעט גם על הפעולות וגם על התוצאות בקליפת אגוז כי קצרה היריעה מלהתייחס בהרחבה במהלך דיון כזה. לפני שאתייחס לאלה, אני רוצה להגיד מה אנחנו סבורים שהיא לא הדרך הנכונה לקדם רכש מעסקים קטנים. אנחנו מתנגדים לשתי גישות: אנחנו מתנגדים לגישת המכסות, ואנחנו מתנגדים לגישת ההעדפה במכרזים, ואסביר למה. ההיבט הזה של עסקים קטנים הוא דיון חשוב וראוי, וכפי שאמרתי אציג עוד מעט את פעילותנו בנושא. הוא לא נושא שעומד בפני עצמו. יש שורה ארוכה של נושאים שנידונים במקביל ומנסים להיות מקודמים באמצעות הרכש הממשלתי: העדפות שונות, עידוד של מגזרים שונים , ועסקים קטנים הוא נדבך אחד מתוך רשימה מאוד ארוכה. כשאנחנו מסתכלים על התמונה הכוללת ואנחנו בוחנים את כל אלה, וכולם נכונים וראויים, אנחנו מתבקשים לייצר את האיזון הנכון בינם לבין מטרות הליבה שהן קודם כול ההליך המכרזי, מינהל תקין,

והשנייה היא מטרת היעילות. זה מתחבר לדבריו של נציג נתיבי ישראל. יעילות נשמעת כמו משהו קר, על זה אתם שמים את הדגש, אבל מבחינתו יעילות זה שני דברים: יעילות,

המציאות היום שכשמשרד ממשלתי או כששר מקבל החלטה ובפועל לוקח מהרגע שמתקבלת ההחלטה ועד שיוצא המכרז ועד שנבחר זוכה, פרק זמן של שנתיים, מבחינתנו

זה מבחינתנו מאבק יום יומי כדי להפוך את הרכש הממשלתי ליעיל יותר כדי שהוא יוכל להוות כלי תומך לביצוע החלטות הממשלה והמשרדים. שנית, זה נשמע קצת סותר, אבל מבחינתנו יעילות - משמעה גם שוויון ומינהל תקין, ואסביר. במקומות שבהם הרכש לא יעיל, ובמקומות שבהם תהליכים מכרזיים לוקחים הרבה זמן, הם מורכבים, הם נתקעים בבתי משפט וקשים ליישום, מה שקורה בפועל הוא שמי שרוצה, לבצע מחפש את המנגנונים העוקפים, מחפש את עילות הפטור ואת קיצורי הדרך, וזה לא העולם שאנחנו רוצים להיות בו. אנחנו רוצים רכש ממשלתי יעיל. בד בבד עם היעילות ועם השוויון, אנחנו מוצאים את הדרכים הנכונות לקדם את המטרות הנוספות שכולן חשובות וראויות. לדוגמא, רכש ירוק שמקודם מאוד, וגם עסקים קטנים. בנושא עסקים קטנים - הדגש שאנחנו שמים במהלך כל התקופה הזו, מאז שהתכנסה הוועדה ודנה ב-2006, הוא הסרת חסמים, והתייחסו לזה קודם דוברים קודמים. אנחנו מזהים שני תחומים עיקריים של חסמים: חסמי נגישות, חסמי מידע וחסמים להשתתפות. איך אנחנו פועלים כדי לקדם את הסרת החסמים? אנחנו פועלים בשלוש רגליים: הרגל האחת היא הרגל של הרגולציה, מדיניות. ברגל הזו בכל מה שקשור לחקיקה ותקנות אנחנו גורם מייעץ, בסוף זה החלטות של הממשלה ושל הכנסת, כל מה שקשור להוראות מינהל,

זה בסמכות החשב הכללי, ושם אנחנו יכולים לפעול. אנחנו פועלים, מהעברה של לפני למעלה מעשר שנים של התוספת לחוק חובת מכרזים שקבעה כלל של הפחתת תנאי סף בצורה משמעותית, דרך הוראת התכ"ם שפרסמנו בשיתוף עם הסוכנות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה כבר ב-2012 שקובעת שורה של דברים שוועדות המכרזים נדרשות לעשות כדי לקדם השתתפות עסקים קטנים במכרזים. הוזכר פה יושב-ראש הוועדה הקודם חבר הכנסת רועי פולקמן וביחד איתו פעלנו ב-2016 לתיקון חוק חובת מכרזים.

היה דיון דומה. הדיון שלנו עם חבר הכנסת פולקמן התחיל סביב הנושא של מכסות והעדפות ואחרי באמת דיאלוג פתוח איתו, הוא בסופו של דבר קיבל את עמדתנו שהדרך הנכונה היא לפעול להסרת חסמים, ולאור המטרה הזו קידם הצעת חוק שנגעה בשלוש נקודות: האחת, דמי השתתפות. אסרנו כמעט לחלוטין גביית דמי השתתפות במכרזים, וזו נקודה שצפה בזמנו כנקודה מאוד כואבת להשתתפות. הנושא השני הוא חובת בחינה על ידי ועדות המכרזים. אנחנו מחייבים את ועדות המכרזים לקיים את הדיון. צריך להבין שוועדת מכרזים היא גורם סוברני שאחראית שבסוף יהיה מכרז טוב.

חשוב לנו שיהיה לה כוח סמכויות ויכולת לקבל החלטות. אבל נושא העסקים הקטנים חייב להיות על שולחנה והיא חייבת לבחון אותו ולאזן בינו לבין מטרות אחרות כמו מטרת היעילות, וגם על זה אפשר להרחיב. בנוסף, קבענו חובת פרסום נתונים, ומבחינתו זה היבט נוסף של הסרת חסמים כי נתונים יוצרים שקיפות, שאיפה לדיון ציבורי, ומניעים בהיבט נוסף את הסיפור הזה של עסקים קטנים - זה התיקון של 2016. במגרש שלנו, בעולם הוראות התכ"ם, הוראות מינהל המשרדים, עשינו שורה מאוד ארוכה של תיקונים שנוגעים להפחתה של דרישות ערבות, הפחתה של דרישות ביצוע, הקלה בתנאי סף, הקלה בהשתתפות של קבלי משנה הרבה מאוד תיקונים בהוראות. זה תהליך ארוך שאנחנו עדיין עובדים עליו ועדיין משנים ומתקנים - זה בהיבט של הרגל הרגולטורית. הרגל השנייה היא הרגל של מערכות המידע והטכנולוגיה ואנחנו פועלים בה מאוד מאוד חזק בשנים האחרונות, ואנחנו מקווים שזה יבקיע ויראו את התוצאות כבר בשנה הקרובה. מערכות הטכנולוגיות נועדו להפוך את הרכש למקוון,

לאפשר לספקים להגיש הצעות מרחוק זה חסם שזיהינו שהוא מאוד קשה, לייצר מערכות שבונות מכרזים על בסיס תבנית אחידה. דובר קודם על יתרון שיש לספקים גדולים שעבדו הרבה זמן עם הממשלה, ומגיע לראשונה ספק חדש שצריך ללמוד את כל המטריה. זה תהליך מאוד מאוד סיזיפי וארוך לקחת את מסמכי המכרז,

להבהיר, להפוך אותם לקצרים ונוחים לשימוש ולהוציא את הסיפור הזה לבסיס של תבניות שיאפשרו למשרדים לפרסם מכרזים פשוטים, בהירים וקצרים בשיטה נוחה. לשיטתנו, זה יעזור גם למשרדים וגם ל - - - אני אתן לך עצה ודוגמא מהחשב הכללי. ערבויות המדינה היו גם סיפור, ספרים, מתווכים ולפני הקורונה רק 2% מבעלי העסקים הצליחו להגיש בקשות להלוואות בערבויות מדינה. מתחילת הקורונה דרשנו מהחשב הכללי שיפשטו את התהליך, שיוציאו את החברות המתווכות ויהפכו את התהליך הזה לעמוד במקום ספר, וזה הצליח. עכשיו הוא בדיוק הזמן שלכם לקחת את האינפורמציה הזו. אלון, אני חייב להגיד שכל מה שציינת הוא נכון. הקראת יפה מאוד. הוא אומר נתונים, ואנחנו מ-2016, והוא התחייב שתוך שנה יהיו נתונים. את יושבת-ראש בסוף 2020, האם יש לך נתון שאומר כמה עסקים קטנים השתתפו במכרזים? הוא לא אומר שהפשרה הייתה עם רועי פולקמן בגלל שהם באו ואמרו: תגידי לי, איך אתה רוצה שנייצר מכסות אם אנחנו לא יודעים בכלל מי משתתף? זו הפשרה שהייתה. הפשרה הייתה משם, זה לא בגלל שהוא כאילו לא האמין בשיטת המכסות. הם אמרו לו: תשמע, אנחנו לא יודעים בכלל - - - זה לא נכון. זה כן נכון, אני הייתי שם. אתה לא היית שם. תתייחס לנתונים. לגבי הפעולות - הצבתי שתי רגליים: הרגל האחת היא הרגולטורית והשנייה היא הטכנולוגית. הרגל השלישית היא הביצועית. אנחנו בעצמנו גוף שעושה רכש מהמכרזים עבור כלל משרדי הממשלה, ואנחנו קודם כול שמנו את המטרה הזו לנגד עינינו לייצר מכרזים שמאפשרים השתתפות של עסקים קטנים. זה תהליך, אין פתרונות קסם. אתן דוגמאות מהתקופה האחרונה. כמובן שהיקף הרכש פחת בגלל הקורונה, אבל מכרזים שיצרו רשימה של ספקים, כולל עסקים זעירים, כולל פרילנסרים, ואתן שלוש דוגמאות: מכרז הפקת אירועים שהגדיל את מספר הספקים בממשלה משבעה לקרוב ל-40, מכרז שירותי דיגיטל שיצר לראשונה מאגר של למעלה ממאה ספקים, כולל עסקים זעירים, כולל פרילנסרים שנותנים שירותים בתחום הדיגיטל לממשלה, ומכרז של שירותי טכנולוגיה ותפוקות שיש בו למעלה מ-70 ספקים.

אנחנו נראה את הפירות של התהליכים האלה במהלך השנה הקרובה אחרי שהמשרדים יחזרו לרכוש, כי כרגע בתקופת הקורונה הרבה פעילות נמצאת בצמצום. אלו שלושת הדברים המרכזיים ואלו הפעולות, חלק מהפעולות הסתיימו וחלקן בתהליך וממשיכות להיות מבוצעות בכל אחת משלוש הרגליים שתיארתי זו תמונה מלמעלה של הפעילות והתפיסה שלנו. לגבי דברים שעלו - - - כולל מה שרועי אמר לך עכשיו, אחרת הוא ישאל את זה שוב. בסדר, זה הדבר היחיד ואמרתי שאפשר גם לבדוק את הנתונים. מאז שתוקן החוק, ב-2016, אנחנו מפרסמים.

ואני ממליץ לוועדה לבחון את העמידה של גופים בחובת הפרסום. יש חובה בחוק לפרסם נתונים על היקף - - - למה אתה מגחך? כי אין אף אחד שעושה את זה. מה כתוב בחוק? מי אוכף את ההוראה? אני יושב-ראש הוועדה לקבלנים קטנים ובינוניים בהתאחדות בוני הארץ. שמעתי בקשב רב את כל מה שאמרתם ואין לי מה להוסיף. הצפתם כמעט הכול, למעט דבר אחד שהתאחדות בוני הארץ ומרכז השלטון המקומי באים בדברים כדי לשפר את ההתקשרויות, מדברים האחד עם השני איך משפרים ונותנים יותר לקבלנים קטנים להשתתף, וזו יוזמה מאוד מבורכת. אתם יודעים את כל שאר הדברים ואני מקווה שהיוזמה הזו תצליח, שנתקדם ושמישהו ישים לב שהכלכלה הזו מבוססת על קבלנים קטנים ובינוניים ולא על טייקונים. אני יודע שההתאחדות והשלטון המקומי הולכים לכזה

חקיקה כבר יש,

לא צריך שום דבר,

הרי מה המצב? 50% ומשהו הם עסקים קטנים ובינונים והם משלמים את רוב המיסוי. הכסף הזה לא חוזר אליהם בצורה הוגנת אלא הוא עובר דרך צינורות. הוא עובר לממשלה, הממשלה מזרימה את הכסף אבל בדרך

אם בארצות הברית קבעו מכסה, בואו נאמץ את המכסה הזו. צריכה להיות סנקציה מאוד

אם חברה ממשלתית קיבלה 100 מיליון שקל והייתה צריכה 25 מיליון שקל מתוכו לתת לעסק קטן והיא נתנה רק 20,

שוב, אני מקווה שאתם תשבו ותחשבו ותוך שבוע-שבועיים תיתנו לי פתרונות איך מתקנים את החוק הקיים, שאתם אומרים שבסך הכול הוא בא לעשות טוב והוא מעוניין לעשות טוב אלא

הוא כן חל. ניר, אנחנו סתם חוזרים אחורה.

כדי שהם יקיימו את החוק אנחנו צריכים לדעת מי אמור לבדוק שהוא חל, ומה הסנקציות שחלות אם לא מקיימים את החוק. אני חושבת שאנחנו התכנסנו לתוך זה. כולנו כאן מסכימים על זה? גברתי היושבת-ראש,

הוא צודק.

ולהסיר חסמים וכל הדברים שאמרו עד עכשיו על זה

גם רוצים שהעסקים יתגברו על החסמים שלהם

אני חושבת שהייתם יכולים לעשות צעדים יותר משמעותיים מאלו שאתם עושים. אנא תעבירי את זה לממונים עלייך. גברתי, אני רוצה לעזור לתמר ולומר שיש דוח המלצות של הרשות לעסקים קטנים שהיא המליצה למשרדי הממשלה איך לנהוג כללי עשה ואל תעשה.

כל החסמים נמצאים בתוך הדוח הזה,

הם הוציאו דוח נהדר, חבל שהוא לא מוגדר בחקיקה. אם עשיתם דוח כזה נהדר, למה לא הפכתם אותו לחקיקה? יש חוק של הסוכנות לעסקים קטנים והבינוניים וכל הסמכויות שלה וכו', והחוק הזה לא

אם יש דוח שאתם כתבתם שבו אתם רואים מה הבעיה כדי לקיים את החוקים הקיימים, וכבר כתבתם תורת לחימה איך אתם יכולים לגרום לכך שהחוק ההוא יקוים, למה אתם לא מגישים

כבר 13 שנה משרד הכלכלה לא מקדם חקיקה כדי להסדיר את הסמכות ושם הוא היה מכניס ל מעקב ובקרה. את עלית על הנקודה, אני מסכים איתך. לדוגמא, רשות התעסוקה פרסמה לפני שבועיים

נושא סמכויות של הסוכנות לעסקים קטנים זה רק בכובע של משרד הכלכלה. מה קשור משרד האוצר לסוכנות לעסקים קטנים? נתתי לך עכשיו דוגמא למכרז מלפני שבועיים.

להגיד שתמר עושה עבודה נהדרת,

היינו אצלם לפני חודש וישבנו עם תמר ורן ועם כולם באופן ספציפי לנושא

לחזור לממונה עליך, רן קיויתי, ולבקש לכתוב תיקון חקיקה בנושא הזה שיעזור לכם לאכוף את

המשמעות של מה שהוא אומר: אל תיתנו את ההנחה, ופחות משפחות יקבלו. בסוף זה מסתכם בזה שפחות משפחות יקבלו את זה - זה בדיוק האיזונים האלה. נכון, את צודקת. אם אני מבין אותו טוב,

ולכן בעקבות זה קיבלנו האצות גם בתחום ההחזקה של עבודות

אולי למשרד התשתיות יש, אבל אני חושבת שלמשרד התחבורה יש יותר חברות. אפילו ברמת בניית המטרו או בניית כל מיני דברים שקשורים לתחבורה, כשחלק מהעבודות עושות אומנם חברות סיניות, אבל ליד החברות הסיניות היו יכולות לעבוד חברות ישראליות בפינוי

עם כל כך הרבה יכולת לספק עבודה לחברות ישראליות קטנות ובינוניות וגם גדולות. בכל מדינה ברחבי הגלובוס מתכנסים פנימה ונותנים עבודות לחברות מקומיות. זה הזמן לעשות את זה גם כאן.

בבקשה, להוציא איזשהו חוזר שכן ייתן תעדוף לשמירה העסקים האלה בחיים.

היכולת שלכם לספק עבודה לחברות ולגופים האלה היא עצומה.

אוקיי. תודה רבה. תבטיחי לי שתעשי את זה. רוית

לא רק למשרדי הממשלה. כרגע הדבר הזה לא מתקיים ואנחנו רואים שיש כל מיני שטיקים וטריקים ויד ארוכה. כל יום אנחנו מקבלים מכרזים שיש בהם תקלה. בתי חולים מוציאים מכרזים וכדי לא לעמוד בחוק

אני לא מבינה איזה חקיקה מוסדרת.

מה שדיברנו. כן,

אסוס ואליאקספרס, אנחנו צריכים להביא את הצרכן הישראלי שוב לקנות כחול-לבן ולהעדיף תוצרת הארץ. לדעתי, אם זה יתחיל מלמעלה זה גם יחלחל למטה,

כמובן שאני מצטרפת לקריאה הציבורית להעדיף כחול-לבן ולחזק את

המדינה הבינה בעבר וגם חוקקה חוקים שצריך להגדיל גם את השירותים וגם את הרכש מעסקים קטנים ובינוניים. היא חוקקה חוק אבל האכיפה נעשית אך ורק על משרדי ממשלה ופחות על חברות ממשלתיות.

רשות החברות הממשלתיות, לצערי הרב, לא הגיעה

על החברות הממשלתיות. אני

עם גוף מפקח, עם חובת דיווח,

דיווח. כך נוכל לעקוב אחרי זה. אנחנו נתקן את החקיקה הזו, ואני מקווה שמשרדי ממשלה,

אם אתם רואים שקורים מחדלים, אם אתם רואים שבתי חולים וקופות חולים עושים מעקפים גם אנחנו רוצים להעביר את הפניות האלה ושגם אני באופן אישי אקבל את התשובות. אני רוצה שפניות כאלה יגיעו אליי

שוב, העסקים הקטנים

זה לא אתם ואנחנו אלא זה כולנו ביחד. הם משלמי המסים הגדולים ביותר.

אבל היא תמשיך להתקיים אם הקופה הציבורית תהיה מלאה בעזרת משלמי המיסים. אנחנו צריכים אותם ואתכם חיים, בועטים ונושמים וקיימים, ולכן כולנו